טוב, אני מנהלת את הדיון של ועדת החינוך,

היום 20 בנובמבר 2018, י"ב בכסלו התשע"ט. הנושא הוא חשד להרעלת בעלי חיים בפארק

מי אחראי על פארק הירקון, הרשות או רט"ג? אני יודע שמפנים אותי להרבה רשויות, מעיריית תל אביב עד רשות פארק הירקון. יש רשות נחל הירקון ויש גני יהושע, ואז כל אחד

דרך אגב, כשאני מרים טלפון, למה אטמתם את הביצה ואת הקנים סביבה? זה היה מקום גידול מהמם לבעלי חיים,

לגבי מה שקורה שם מתוך ההרס של הפארק ומה שקרה שם,

הנושא של כלבלבת מוטל בעיננו בספק גם בגלל העדויות בשני השקפים הקרובים וגם בגלל

רוני הוא הרופא של רשות הטבע והגנים. רק כדי לעשות איזשהו סדר לטובת הוועדה. כלבת זו מחלה

כפי שאתם יודעים, במדינת ישראל בשנה וחצי האחרונות נמצאת במגמת עלייה

אבל מדובר במחלה קשה, מועברת לבני אדם,

הדבר הזה קצת מטשטש את הקווים בין חיית בר לבין חיית בית או חיה שגרה בסבבים אורבניים, ועל הרקע הזה יכולים להתפתח בוודאי ובוודאי נושא של בעיות,

כשהגיעו פרטים, היו פרטים שאני ראיתי בעיניי ואמרתי, זה בטוח יהיה כלבלבת, והיו פרטים שאני ראיתי, הגעתי לפרט שנדרס או חטף מכה מאוטו בכלביית עיריית תל אביב. הוא נראה לי חולה ללא ספק בזה. אני עשיתי לו המתת חסד ולקחתי אותו למכון והוא היה כמובן חיובי למחלה הזאת. מה שאני רוצה להגיד, מצאנו את המחלה הזאת בשמונה פרטים. אין ספק שהמחלה הזאת הייתה שם. לעומת זה, בגלל הטענה שהייתה לגבי הרעלות, אנחנו גם הגשנו דגימות לטוקסיקולוגיה, לבדיקת רעלים. הגשנו לאולגה דגימות שהרשות לקחה את זה על עצמה למרות שעל הבדיקות האלה אנחנו משלמים, אבל בגלל החשש לקחנו על עצמנו. כל הבדיקות יצאו שליליות. אני התקשיתי להבין מה הייתה העילה לסיבה הזאת. מה אתה אומר על החשש שלהם על זה שאנשים מסתובבים? על זה אין לי מה להגיד. אני ראיתי תמונות. מראים מישהו עם שקית, אומרים שיש לו תן בפנים. אני לא יודע להגיד על זה כלום. אולי יש לו תן. אני לא יודע להגיד. מה שאני אומר, בפועל לא היו שום פיתיונות שנמצאו. היה שלב שעירית הביאה פיתיונות למכון. הם נבדקו, היה קפאין באחד מהם,

שזה בסביבה עירונית אולי סביר להיות שם. אולגה אולי תוכל להרחיב על זה אבל לא היה שום סימן לא בקיבות התנים, ששם אנחנו מוצאים עדות להרעלה כשיש. יש אצלה כל הזמן כאלה מקרים. אנחנו כל הזמן מעבירים מקרים שאנחנו מקבלים תשובות חיוביות ורצים לחפש את הגורמים לכך, אז אני חייב להודות שאני די התקשיתי להבין למה אנחנו פה היום.

אולגה, את רוצה להוסיף

דבר ראשון, באמת כאן מה שאני מבינה זה שיש את הטענה של חשד להרעלה. להגיד שזו הייתה הרעלה לא ניתן כל זמן שלא מצאנו ואין עובדות על כך. עשינו באמת הרבה בדיקות. האירוע הזה התחיל מחשד להרעלה ואני לא שמעתי על הכלבלבת. עם עירית הייתי בקשר מתחילת הסיפור כשהיא הביאה את הגופות של התנים בהתחלה ואחר כך גם הרשות. ביצענו את כל הפנל של הבדיקות שניתן לבצע. הבדיקות באמת יצאו שליליות. בנוסף לזה הייתה טענה בהתחלה שבעצם הרשויות מבצעות את הפעולות האלה לחיסול של התנים. אני אישית כעובדת ממשלה בשירותים הווטרינריים לא נתקלתי לאורך שנים, מ-2002 שאני עובדת במקום העבודה, שרשויות בעצם יעשו פעילות פלילית. אני לא מכירה אף רופא ברשות מקומית או ברשות כלשהי ממשלתית שייקח על עצמו דבר כזה. כאן יש אפשרות נוספת שבעצם טוענים, שיכול להיות שתושבים שקשה להם לחיות עם תנים בסביבה, יכולים לקחת את האחריות על עצמם ולהרעיל תנים. אני אישית עובדת במעבדה, בוחנת ומאבחנת את ההרעלות, נתקלת במקרים כאלה לא מעט. במדינת ישראל באמת התופעה הזאת קיימת. במקומות אחרים נתקלנו לא פעם אחת, גם אם מדובר על חיות בר וגם אם מדובר על חיות בית,

ואני רוצה להגיד שבמקרים שהם נראים כמו הרעלה, שבאמת יש חשד מאוד סביר שזו הייתה הרעלה, אנחנו ברוב המקרים מגלים את גורם ההרעלה ובעצם מוכיחים את ההרעלה. במקרה הזה שאנחנו מדברים, היו סימנים קליניים שהם די דומים גם להרעלה כמו חומרי הדברה, ומצד שני אותם סימנים קליניים זהים גם למחלת כלבלבת, אז ברגע שנשללו חומרים רעילים, נעשו בדיקות וקיבלנו תוצאות חיוביות לכלבלבת, אז בעיניי כל התנים שהגיעו למכון, אני קיבלתי דיווח מהמחלקה לווירולוגיה שזו בעצם מחלקה שבוחנת את הווירוס כלבלבת. קיבלתי על כך שהם בדקו 11 תנים מתוך הפארק ובעשרה נמצא נגיף כלבלבת, אז בעיניי אין ספק שמדובר על מחלת כלבלבת, לפחות בתנים האלה שהגיעו. על חתולים וכלבים נוספים אני לא יודעת על מה מדובר. חתולים באמת לא חולים במחלה הזאת, אבל לא הגיע שום חתול לבדיקה אלינו. לגבי אנפית בקר שהגיעה אלינו, אז לא נמצא גם רעל. היא גם לא חולה במחלה הזאת, אבל יש לפעמים תמותה טבעית של בעלי חיים. גם יש מחלות אחרות. משפט אחרון בבקשה. אני רק רוצה להוסיף שנאמר משהו על מגוון גדול של מינים. לא היה לזה סימוכין. גופות שהגיעו, לא היה מגוון מינים, וגם על המספרים שנשמעו. בעקבות הרעש שהתעורר היינו בהיכון לבוא. אמרו לנו, יש שלושה תנים. אני ועוד פקח יצאנו ואז הסתבר שההודעה היא בעצם משבת ומי שמצלצלת עכשיו להגיד, לא נמצאת שם. כשהגענו התנים גם לא היו, אז יש לי הרגשה שגם הייתה איזו אי הבנה גם בתשובות המדווחים שהודעות הוכפלו, אבל אין ספק שהייתה שם התפרצות גדולה ומתו הרבה תנים. על זה אין עוררין.

בשקית שרואים את התן כביכול, זה לא נראה בכלל שזה תן. אני כרופאה שעובדת במכון הווטרינרי מקבלת בתורנות באמת כשמביאים את הגופות של התנים, לא משנה מה, בעלי חיים בשקיות. זה נראה אחרת לגמרי, ואף אחד לא יחבק את הדבר הזה. זה נראה ממש שונה לגמרי. אני בספק גדול שזה תן בשקית, אם כבר מתייחסים לתמונה הספציפית הזאת.

טוב, אני רוצה לסכם את הדיון. קודם כול אני מודה לנציגים החברתיים שהגיעו לכאן וכמובן לאנשי רט"ג ולווטרינר. אני רוצה רק לומר שנראה לי לפחות מאופי הדיון שגם יש כאן שותפים שעונים ונמצאים וגם שנראה שאולי האירוע עצמו הוא לא כפי שנראה לפחות, או לא כפי שהוצג, ועם זאת אני אומר שהמעקב שלכם והערנות שלכם היא כנראה זו שהציפה לכאן את הדיון ולכן זה חשוב. אני מניחה שנפגשתם, אני מניחה שדיברתם, אבל אם לא, זו בטח הזדמנות חשובה להעלות את הנושא ולשים לב, גם מי שעוקב אחרי הדיון ומי שמעודכן לגבי האירוע הזה מבין שיש כאן איזשהו פיקוח, אגב, גם פיקוח חברתי שהוא חשוב אל מול פיקוח של הרשויות. תראו, נראה לי שקיבלנו תשובות טובות. אני גם אגיד ליו"ר הוועדה הקבוע שאנחנו נמשיך לפקח ולעזור ובאם יהיו ראיות ברורות, אגב, שכמובן כמו שציין הווטרינר ובצדק, כמובן להתלונן במשטרה, נוכל לקיים מעקב גם של ועדת החינוך של הכנסת בנושא. לפי מה שנראה לי כרגע, נראה שכמובן שלא נמצאו כאן ראיות לאיזושהי יד מכוונת שמרעילה תנים. באם יהיה אירוע כזה כמו שאמרנו, קודם כול יש לפנות למשטרה, אבל אם התופעה תמשיך או שהיא תתרחב או שיהיו לכם באמת עדויות ברורות שמשהו מתרחש בפארק, אני מבטיחה לכם שאנחנו נמשיך לעקוב ולתת לכם גם את הבמה בכנסת אבל גם את הגב לטובת פעילות רחבה יותר ברמה של משרדי ממשלה,

בואו נמשיך ונעקוב אחרי האירוע הזה. אפשר להעיר הערה?

הפעילויות של הרשויות,

רמת גן,

אני לא יודעת מי אחראי על הכיסוח המאסיבי ועל הרס ממש מכוון.

של אזור המאורות. זה פחות רלוונטי לדיון הזה כי הדיון הזה הוא מאוד ספציפי לעניין התנים. שוב, לא נתנו כאן להעלות את הסרט שהבאנו, אבל יש שם דוגמאות ממש שהן גובלות בהתעללות. יושבות שתי מכסחות של העירייה ותנה מנסה לעבור את הקו ולהגיע למאורה שלה שנמצאת באזור הכיסוח. תשלחו ליו"ר הוועדה, הוא זה שקובע את הדיון, את הסרטון. שלחו לו את זה ואנחנו נצפה בו ביחד ונראה מה אנחנו יכולים לעשות בהמשך. אנחנו נצפה, אני מבטיחה לכם. הוא חוזר מחר ואנחנו נראה את זה ביחד. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:46.